(פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017. אני מחכה לחבר הכנסת זוהר שיבוא לנמק.

בעלי העניין כאן. בסדר. עד שחבר הכנסת מכלוף

להציג את